טוב, אני פותח את הישיבה. צוהריים טובים. הנושא: דיווח שר התיירות על פעילות משרדו. כפי שידוע לכם, משרד התיירות באחריות ועדת הכלכלה, ופעם בשנה לפחות פעם בשנה נוהגים לארח את השר שבתחום משרדו, על מנת לדווח לוועדה על פעילות המשרד וגם כמובן אם יש שאלות כאלה ואחרות והוא יכול לענות עליהן. גם בגלל שהוא נורבגי אנחנו כבר לא רואים אותו. אם השאלות קשות. אם הן קלות. טוב. אם זה קל, הוא לא מוכן לענות. נעביר את זה למנכ"ל. אם זה קשה הוא עונה. מי המנכ"ל שלך, דרך אגב?

דני שחר. זה אתה מינית?

אז אתה לא בעד. זה השאלות על התיירות או זה אחר כך? טוב, בבקשה כבוד השר. אנחנו קודם כל מברכים אותך על התפקיד. מאז שאתה שר התיירות רצתי קניתי 20 מלונות. אבל בסדר.

דוד, בזכותו אני חבר כנסת. אמרת לו תודה שאני חבר כנסת? אה, סליחה רגע. נכון. הוא הראשון שהתפטר. ואז אתה נכנסת. יפה מאוד. כל הכבוד כבוד השר. טוב, בוקר טוב, כבר מזמן לא הייתי בוועדות. כיף לחזור. אני בא להציג את משרד התיירות, כפי שאני חושב שאני רואה אותו. אתן בפתיחה ואחרי זה המנכ"ל יגיד את מה שחושב שצריך להגיד. אני באתי למשרד התיירות מתוך רצון. אני ביקשתי את משרד התיירות ולשמחתי קיבלתי את משרד התיירות. ראש הממשלה שאל אותי מה היעדים? מה אתה רואה בעיניים?

ואני אחרי יום, אחרי חצי שנה, יכול להגיד לכם שאני צריך לדעת אם מדינת ישראל רוצה תיירים או לא רוצה תיירים. השאלה כמה היא לא שאלה בכלל. כי למדינה יש מה למכור. מבחינת נופים, מבחינת היסטוריה, מבחינת מקומות קדושים יש לה מה למכור. אמרתי אני רוצה לדעת איפה אנחנו חיים. ויש לנו תוכנת מחשב שנותנת, מסמנת לנו או מראה לנו כל יום את מספר התיירים הנכנסים, מאיזה מדינה, כמויות. כל יום אני רואה סטטוס. ראיתי סטטוס, אמרתי יש לנו שנתיים טובות בתיירות. 2019, שהייתה שנת השיא ו-2018 לפני. אמרתי לאיש של התוכנה שים לי מצב מה-1 בינואר 2023, כל יום סכימה על אותו יום, השוואה ל-2018, השוואה ל-2019. אני רוצה לראות באיזה סטטוס אני עומד, איפה אני צריך לשפר, מי לא עובד, כי אני חייב להיות מדיד. אם אני לא מדיד, אני לא מביא תוצאה. אם אני אדע את הנתונים אני אנצח את המשחק, אם לא, חבל על הזמן. אנחנו עומדים נכון להיום יפה. נכון להיום, או לפני שבוע, הייתה תקלה, איך שאמרו שאני צריך לבוא הייתה תקלה. לפני שבוע, היה, נכנסו לישראל 2,259,797 תיירים. מתחילת השנה. מתחילת השנה. איך זה בהשוואה לפני הקורונה? אני אדבר, אתה מפריע. לפני הקורונה. השיא, תמתין בסבלנות. אני לא רוצה לתת לך כרטיס צהוב. ב-2018, לפני שנת השיא, 2,309,603 בשיא היה 2,542,726, זה 2019. ואז הסתכלתי על הנתון הבא: מאיפה נובע לי הפער של ה-200. יש שלוש מדינות שהתייחסתי אליהן: אחת רוסיה, השנייה אוקראינה והשלישית סין. סין פתחה את השערים במרץ, אפריל השנה. בשביל שתבינו מינואר נכנסו מסין 14,000 איש. בתקופה המקבילה ב-2019 נכנסו 82,000 איש. 68,000 הבדל. ברוסיה, כשאני לוקח את שלושת הנתונים האלה, אנחנו יותר טובים מ-2018, אם אני מוסיף את רוסיה, סין ואוקראינה. אבל אנחנו פחות טובים מ-2019 ב-81,000 איש. 81,000 איש שאנחנו, לשישה חודשים, וואלה זה 13,000 איש לחודש. לא נורא. זה יום בחודש. ואז אמרנו בואו נלך קדימה. בואו נלך קדימה. היינו בארצות הברית. נפגשתי עם שלושה סוכנים אנוונגליים שמביאים לבד 40,000 איש בשנה. אמרתי מה אם צריכים להכפיל את המספר? חייכו אליי. אמרו לי we are fully booked. תמתין לדצמבר 2024 אנחנו צריכים rooms, חדרים בטבריה ובירושלים. אמרתי אוקיי, בואו נראה את התחזיות של הבנייה של החדרים. למה אמרתי שמדינת ישראל צריכה להחליט אם היא רוצה תיירים? כי מדינת ישראל על פניו לא רוצה תיירים. אחד הקשיים בכניסה ויזות. לא נותנים לאנשים להיכנס. פה שוק פוטנציאלי ענק של נצרות, של תיירים. לא נותנים להיכנס. ויזה לוקח חודש. חודש ויזה. אתה מפקיד את הדרכון, אתה לא יכול לנסוע לשום מקום אחר. הייתי באמריקה, אז עם האנווגלים, ניגש אליי, ניגשה מישהי, הייתה עם בעלה אחר כך התברר. אמר אתם מדברים עברית, נכון? אמרתי נכון. אומר אני הייתי קצת בישראל, אני יכול לבוא לך למשרד? אמרתי תבוא. בא בן אדם למשרד, אומר לי ככה: תשמע, אני מתעסק בעסקי יהלומים. יש לי שתי דירות בגן העיר, מחוברות. יש לי קרקעות ב-80 מיליון בישראל. יש לי משרד בבורסה ברמת גן. בשביל לקבל ויזה אמרו לי תתגייר. אמרו לי תתגייר. הייתי בבחריין, נפגשתי עם ראש הקהילה היהודית שם. אין הרבה יהודים, 20 איש. הגברת הייתה שגרירת בחריין בארצות הברית. באה לארץ כבר 10 פעמים. בפעם האחרונה שהיא באה חקרו אותה מאיפה היא יהודייה. על החגים. במקום להגיד לה אם אמא שלי יהודייה, מפה אני יהודייה והשאר לא מעניין אתכם. אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו רוצים תיירים או לא רוצים תיירים. כי אם אנחנו רוצים תיירים ואנחנו נשפר את המצב של הוויזות, נשחק בבירוקרטיה. נשחק בבירוקרטיה, נקצר תהליכים. כי לא יכול להיות שמלון בונים 7-8 שנים. בדובאי את אי התמרים, 1,500 יחידות דיור, מלונות, תחבורה, הכול בנו בשש שנים. אם אנחנו נעשה את זה, יהיה לנו. אם המדינה תגיד לא רוצה תיירים, אז כל המצגת הזאת מיותרת. הכול מיותר. ברגע שאנחנו יודעים את הנתונים. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות. אני יודע מי אצלי מהמשלחות. אני מדבר פה על משרד, האנשים שלי שיושבים פה. מי לא מספק סחורה. ואני יודע מי לא לוחץ שיספקו סחורה. אתם, אתם, צריכים לדאוג לאלה שאתם משלמים להם מיליון שקלים לשנה והם לא מספקים סחורה. אין ברירה. הכול שקוף. הקייטנה נגמרה. אם המדינה רוצה תיירים, לעמוד ביעדים. מי שלא ירצה להיות, שיילך. מי שלא ירצה במשרד להיות יכול מבחינתי ללכת. ואנחנו נתגבר, גם אם הוא חושב שהוא תותח. אנחנו נבין, היום אני נפגש עם משה ארבל בפנים. ענייני ויזות. אבל חיים, ממתי אתה שואל את המדינה מה היא רוצה? הרי אתה בסוף עושה מה שאתה רוצה.

אם לא נותנים, היה אצלי שר התיירות באזרבייג'אן.

נפגשנו בסופיה, נבחרנו אפילו פעם ראשונה לאיזה גוף אסטרטגי שקובע את התיירות של האו"ם אחרי 53 שנה נבחרנו. הצלחנו, עשינו את מה שעשינו, נבחרנו. לא, לא, הבן אדם התלהב, בא לארץ. היה פה ארבעה ימים, אמר אני במקום לטורקיה בא רק לפה. בדרך חזרה לקחו שניים מהמשלחת שלהם, קרעו אותם. מה הוא מבריח מפה?

זה קורה כל כך הרבה לאנשים שעובדים בשביל מדינת ישראל.

וואלה, תשמעו, תחליטו. - - - זה דבר בשגרה. צריך להחליט, רוצים תיירים, מקלים על הוויזות. שמעו, הייתה לי פגישה ברויאל קריביים. אמרו לי תשמע, מי שעשה פה שייט. בכמה מקומות היית בזמן האחרון? כל יומיים טס ליום. התחיל לנסוע, שר התיירות. תקשיב, הייתה לי פגישה ברויאל קריביים. מי שעשה פה קרוז יודע. יורד מהאונייה, לרדת מהאונייה 6,000 איש לוקח רבע שעה. בארץ ארבע שעות. ארבע שעות. תעבירו את הרשימה. אתם רוצים לבדוק? תגידו כל מי שמעל גיל 70 יורד מיד. מעמידים את כולם, לעלות, לרדת, נגמר. אתה בא, נוחת בנמל. מי שעשה קרוז יודע. רבע שעה אתה יורד. מסייר, עולה. רבע שעה אתה עולה, נגמר. ארבע שעות, ארבע שעות לרדת באונייה ברויאל קריביים. כי הם עוצרים פה בחיפה. יש להם יום, כי הם מעלים מפה גם. אז רצינו עוד יום. אמרו לי תגיד לי, מה, אתה עושה צחוק? אתה יודע מה זה לרדת ולעלות? זה החלטה. יריב לוין צריך לקבל החלטה אם מורידים את הוויזות. נו, זה המחנה שלך, אין בעיה. אם מורידים את הוויזות או מעלים את הוויזות. שיילחם על זה, עם כמה דברים אחרים. אם אתה רוצה להציג עוד דברים. אם לא, והם רוצים לשאול, ישאלו. רק בעניין של כניסה בעיקר ויציאה של תיירים. שאני נתקל בזה המון. גם האנשים שבאמת עובדים למען ישראל, וזה מבזה בצורה מחפירה. האם יש לכם שיחות עם רשות האוכלוסין לסווג אחרת, למיין אחרת? כמו שעושים בביטחון? היום ב-13:00 יש פגישה עם שר הפנים, עם המערכת. הם יצטרכו לקבל החלטה. הם יצטרכו לקבל החלטה. ראש הממשלה נוסע לסין, יצטרך לדבר שסין לא הכניסה אותנו ל-60 המדינות המותרות לתיור. לא הכניסה אותנו.

אני יכול להגיד לך למה? זה לא שאנחנו לא הכנסנו אותם. לא, יש סיבה מיוחדת? לא יודע. בנתיים בשביל זה לא רואים תיירים בסין. הוא צריך לדאוג, ראש הממשלה, בנסיעה לסין, שיכניסו אותנו לרשימה. והסינים מתיירים המון.

זה גם מיליארד וחצי. אחוז אתה נגמר. הסינים, צריך לטפל בעניינים האלה. כי המדיניות היא מאוד גסה.

בביטחון יודעים לזהות את החשוד מתוך מיליון. ופה בתיירות כולם חשודים.

בוא ניתן למנכ"ל להציג לנו קצת ואחר כך הח"כים ידברו. ואם מישהו מהקהל אחר כך ירצה, אין בעיה. אדוני השר, אדוני יושב הראש. השר, אני מרים את הכפפה, אני אפתח בשלושה חסמים מרכזיים. לא לפי המצגת.

אני גם אחד שלא אוהב מצגות. אבל אם אתה רוצה וזה, אין בעיה.

ואני אגיד מה אנחנו עושים. א', השר דיבר על זה, הסיפור של כניסה ויציאה. עכשיו אני אגיד משהו לא סתם, חקרנו ואנחנו בקשר קבוע עם רשות ההגירה, עם המנכ"ל החדש של רשות ההגירה, שאנחנו היום גם פוגשים אותו. ויש לנו הרבה מאוד פעילויות משותפות. ואני אגיד למשל מה שאנחנו עושים בעניין הזה וכו'.

יש את הנושא של האיביזה אנחנו בשיתוף איתם ולבקשת השר אנחנו את הפיילוט שיהיה בסוף השנה הזאת עושים על הודו ועל סין, על הארצות הקשות,

בהודו יש פוטנציאל תיירותי בלתי רגיל שהוא לא מנוצל בגלל עניין הוויזות. כמה הודים באים לישראל בשנה? גם במרוקו יש הרבה פוטנציאל. מרוקו לא בחנו. מרוקו לא באים. רק אנחנו, אנחנו הולכים. תראה, הודו נכנסו 48,000 איש.

כן מאשר בשיא. וכמה מסין? מסין כלום. 14,000, זהו? לא, הם סגרו. בסין פתחו רק באפריל. היה קורונה ואתה לא במדינה מורשית. הודו יש מיליארד ו-200,000. יותר. הודו עברה את סין, על מה אתה מדבר? כן, אבל יש הרבה עובדים זרים הודים, באים, נשארים פה,

בגלל זה ההגבלות על הודו. הפוטנציאל של התיירות מהודו וסין הוא לא שם כמות, לא רק כמות תיירים, אלא גם פוטנציאל כלכלי. למה אין הגבלות על הפיליפינים? לא יודע להגיד לך, כבוד השר. אין הגבלות על הפיליפינים, כל יום יש מטוס מהפיליפינים. לטוס מהפיליפינים לפה 16 שעות. פניתי למנכ"ל התעופה, מנכ"ל התעופה של פיליפינים. אייר פיליפינים. אמר לי אין לי מספיק מטוסים בשביל להטיס לארץ. כל יום מטוס. אנחנו הולכים לנסות דרך דובאי. יטוס, יקצר ל-10 שעות. כל יום מטוס. מהפיליפינים נכנסו 52,370 איש מתחילת השנה. כמה יצאו? כולם? לא, תקשיב. והלוואי ויישארו. אתה בסיוט, אתה יודע כמה צריך בסיוט. אין נשירה מתיירים, רבותיי. אם אתה שואל, ממוצע שהייה שישה ימים. היום בארץ כל הכניסות יש 105,035 תיירים. אנחנו יודעים כל יום מי יצא, מי נכנס. אני אומר להזים את הטענות שהם נשארים. זאת הייתה השאלה. שלום, אנחנו עובדים כמו עסק. כמו עסק. מבחינת ידע, מבחינת נתונים, אנחנו יודעים הכול.

זה עוזר להרגיע את רשות האוכלוסין. שכולם יוצאים. אנחנו יודעים הכול. אז אם שניים נשארים, אז תודה לאלוהים. לך לבית הכנסת תגיד תודה שהם נשארו, עוד שתי משפחות חוגגות פה. אבל אתה עוצר סתם. בעניין הזה מה שאנחנו עושים,

אנחנו בשיח קבוע איתם, מנסים למצוא פתרונות. חלק מהפתרונות לא רלוונטיים לפה, זה תקציבים, טכנולוגית וכו'. אבל אנחנו, לא זוכר את התאריך, ברשותו של השר אנחנו מביאים את כל הגורמים הרלוונטיים. הגענו לגורם הבכיר בשב"כ שהוא בסופו של דבר זה שנותן את ההנחיות לרשות הגירה, בנתב"ג, ברשות שדות התעופה. כולם תחת שולחן, כדי למצוא פתרונות ולא סיפורים. עכשיו אני אגיד משהו, אבל אני לא חותם עד הסוף, אבל בכל זאת אני אגיד. כל המגבלות הקשות שיש, חלקן הן היסטוריות.

צריך לשבת ולקבל החלטות ולהגיד איפה אנחנו יודעים שהמצב שלנו הוא לא כמו שהיה לפני 30 שנה. לכן זה חלק מהמטרה של השולחן, לקבל החלטות ולשנות. זה נורא פשוט לטעמי. כשאנחנו נפגשים עם גורמים מחוץ לארץ וכו'

הנושא הראשון שמדברים עליו: הכניסה והיציאה ממדינת ישראל. וזה בהחלט מקשה.

בסוף יש שאלות.

לא, רבותיי. לא צריך. תן לבן אדם לדבר. עוד לא התחיל אתם כבר רוצים להוסיף? הסוגייה השנייה שאני רוצה להעלות אותה, ויש פה נציגים מבתי המלון. אני מניח שכולם יודעים שלבנות בית מלון זה 10 שנים. לצערי הרב. זה לא צריך להיות ככה. זה אחד הדברים שאתה צריך לטפל בהם. אז אני אגיד מה אנחנו עושים. צודק אדוני יושב הראש.

מרגע שהטרקטורים עולים על הקרקע זה בין שלוש לארבע שנים. עד שהם עולים על הקרקע,

זה לא קיים בשום מקום בעולם. ובדקנו מה קורה בעולם. אנחנו בנינו, וזה פה בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים. עשינו מיפוי של כל החסמים. ואנחנו עכשיו בתהליך עם רמ"י ועם מינהל תכנון ועם משרד רוה"מ וכו'. ישבנו איתם רק אתמול כדי לעבור חסם חסם ולמצוא לזה פתרון וגם עם דוגמאות.

אדוני יושב הראש, אתה יודע מה גיליתי שהבעיה המרכזית? במדינת ישראל אף אחד לא מנהל הקמת בתי מלון. אין לזה מנהל. זה מכדרר ממשרד למשרד ואין מישהו אחד שבסוף מקבל החלטות. זה אחד הדברים שאנחנו התחלנו להניע אותו. אני מקווה שבזמן הלא רחוק נבוא גם עם פתרונות. הדבר השלישי שהוא קשור לזה, זה הסיפור של מינהל התכנון. היום התמ"א הנוכחית היא תמ"א מיושנת. היא לא מתאימה לעת הזאת. סתם דוגמה, אני אתן לכם דוגמה. במרחב הכפרי אתה יכול לבנות רק 100 בתי מלון. 100 חדרים. וזה, אנחנו רוצים לקדם. המקומות ששם הכי הרבה אתה יכול לבנות בתי מלון זה - - - מה זה, תמ"א ארצית?

תמ"א 12. המקומות שאתה רוצה לבנות מלון, למשל בתוך ערים גדולות וכו', הם המקומות, אתה רוצה לצאת קצת החוצה. סך הכול יש לנו מדינה נהדרת, לא כולם צריכים לישון בתל אביב וירושלים. בזה אנחנו עושים שינויים. אנחנו כבר ערוכים לעשות הקלות,

בסופו של דבר המלון הוא דבר שצריך להיות רווחי. וכדי לאפשר את זה, אנחנו הולכים לאפשר עם איזון נכון וכו' ושליטה, עירוב שימושים.

עם בית מלון, יוכל גם חלק מהמלון להפוך גם לחדרים או מסחר או משהו כזה וכו'. זה כל זה אנחנו עושים כמובן בשיתוף עם התעשייה. איפה שאנחנו מאוד משפיעים היום בתכנון אנחנו קודם כל דואגים לשמר את הקרקעות לבנייה מלונאית. היום יש לנו סוג, אנחנו ורמ"י,

רמ"י רוצה משהו אחד, האינטרס שלנו אחר. אבל אנחנו שותפים בכל הוועדות.

אחד הדברים שלא היו והקמנו, היום יש ועדת מנכ"לים.

כל סוגיה שבסופו של דבר בוועדות השונות לא נפתרת מגיעה לשולחני ושולחנו של יענקי. אגב, כמעט כל הבעיות בסופו של יום נפתרו. וגם ועדה אתית וגם ועדת אד הוק שאנחנו עושים. אנחנו גם מקדמים יזמות פרטית. כן, אבל במרכז הארץ, איפה שיש תיירות: תל אביב, בת ים, נתניה. כל המקומות האלה הקרקע היא לא קרקע של המדינה. היא בדרך כלל במרכז העיר, איפה שצריכים להיות בתי מלון, זו קרקע פרטית. זה לא הכול מינהל.

צודק אדוני. אתה אומר שימושים מעורבים, כי אחת הבעיות הגדולות בבניית בית מלון זה העלות. והעלות הזאת לא מוחזרת כל כך מהר, אם בכלל. ולכן השיטה זה באמת לתת להם גם קצת אפשרות למגורים כדי לממן את הבנייה של המלון. יריב לוין התחיל עם זה, אבל מתברר שמה שהוא עשה באחוזים לא מספיק. צריך לעשות תוספת לעניין הזה.

למשל תל אביב,

כל האזור היום שמוכר, זה היה אפס עירוב שימושים. אנחנו כבר הכנסנו שינוי. לטעמי הוא לא מספיק. צריך את זה להגדיר, אם לא, לא יהיה בתי מלון.

כמו רויאל ביץ', זה חצי מלון וצד שני זה דירות. ואז הם בנו את המלון, זה אחד המלונות היחידים שנבנו בעת האחרונה מה שנקרא. אז אנחנו את הצעד הראשון כבר עשינו. כבר אישרנו אחוז מסוים. צריך להגדיל אותו ואנחנו לגמרי שם. ואני מניח שעכשיו יזמים פונים והם כבר מכינים את הזה. הדבר השלישי אני רוצה להעלות לפני שיהיו שאלות, או אפשר לצלול לדברים נוספים. אנחנו משנים לפי, כמובן, הובלתו של השר, את כל נושא של שיטת השיווק. שיטת השיווק שלנו שני דברים לא היו בסדר, ואנחנו אשמים. לשווק את ישראל. לשווק את ישראל. אחד, תהליך השיווק הוא היה, מחקרית.

אתה ידעת, שיווקת אבל אף פעם לא קיבלת פידבק כתוצאה משיווק כמה בסופו של יום תיירים הגיעו למדינת ישראל. שאתה יודע, זה שיש הרבה עוקבים, זה עדיין לא אומר שהגיעו למדינת ישראל. חלק מהשינויים עשינו, היום אנחנו יודעים לתרגם.

אם בן אדם מתעניין בספורט, אנחנו יודעים לטרגט אותו ולהגיד לו ולתת לו מה המוצר הספורטיב שיש או מסעדות או יין. הדבר השני, וזה בתיאום כמובן עם התעשייה, אנחנו היום מתקצבים פר ראש.

אנחנו יוצרים לסוכנים רצון להביא יותר ויותר תיירים, כי הוא מתוגמל על זה. הוא, זה לא איזה שיווק. הוא מקבל סבסוד פר ראש. ולכן אני חושב שגם התעשייה אוהבת את זה. אבל אני חושב שזה גם ייצור מוטיבציה. לא רק אנחנו צריכים לשווק. דבר נוסף בהקשר של שיווק זה סיפור האירוחי. אנחנו הולכים לשווק לא שיווק אחיד בכל העולם. לנסות ולשווק, מה שמעניין את ההודים אולי לא מעניין את ארצות הברית. להתאים את השיווק למדינות. היה שיווק אחד לכולם?

אתם משתמשים במשפיענים?

א', ברור. ב', אנחנו גם מארחים אותם. הם רצו את כל התקציב של המשרד. נו, ולא באו בסוף?

מי שהביא, רוצה להביא אומר לי הוא יהודי. אמרתי אבל הוא לא - - -. אבל הוא יביא הרבה תיירים, זה רעיון טוב להביא אותו. קודם כל, אנחנו, סתם דוגמה, נדמה לי שבוע שעבר או לפני שבועיים, הבאנו קבוצה של עיתונאים מיפן. עיתונאי תיירות מיפן. הבאנו אותם לארץ, עשינו להם סיור. זה חלק מתהליך השיווק. אנחנו מארחים גם ידועים, או סתם לדוגמה, היה כאן טוטנהאם, סתם אני נותן דוגמה. הייתה בארץ. אנחנו משתמשים בהם. בקהאם, התקציב שהוא רוצה זה בערך את כל המשרד וגם יכניס אותנו לחובות מה שנקרא.

אבל יש הרבה צעירים בטיק טוק ובאינסטגרם באים אחריהם אנשים לתייר. הם צופים באינסטגרם, רואים מיקומים טובים ובאים.

זה חלק משיטת השיווק שלנו. ידוענים כאלה, אפילו אני זוכר, יש לו 81 מיליון עוקבים ולאשתו 31 מיליון עוקבים. אתם יכולים להגיד משהו על ההכנסות של המשרד הזה לכלכלת ישראל? הכול זה תיאוריות. לא, כל מיליון זה מיליארד וחצי שקלים, משהו כזה? ענף הייצוא הרביעי של מדינת ישראל, מכניס דולרים כמו התעשיות הביטחוניות של מדינת ישראל, האזרחיות אדוני. כמה לכל מיליון איש? אנחנו מכניסים 7.5 מיליארד ב-2019,

כמו הייצוא של התעשיות הביטחוניות האזרחיות. 15% ממקומות העבודה בפריפריה. אם הייתם רואים את הנתונים ולא היו אומרים לכם תיירות, כל מה שהייתם חותמים היו לוקחים. אין קשר בין נתונים אובייקטיביים לתרומה לכלכלה, עד כדי שהמכון למחקרי ביטחון לאומי אומר שתיירות נכנסת לישראל חשובה לביטחון ישראל, לתדמיתה ומעמדה בעולם. ואני מזכיר לכם שאם עם 3% תל"ג אצלנו, היא 15% תל"ג ברשות הפלסטינית. אגב, אנשי השיווק הכי טובים זה צה"ל ושב"כ, שרוצים את התנועה לרשות הפלסטינית. 20% מכלכלת התיירות הנכנסת הייתה ברשות הפלסטינית. עכשיו,

עם כל הכבוד, מרכזי התיירות בארץ נמצאים באילת, ים המלח, תל אביב,

אילת זה לא תיירות, יוסי. זה תיירות פנים. זה תיירות פנים, אין תיירים באילת. אדוני השר, רשום לי, רשום לי להגיד עליך שאתה נס גלוי של הענף. חכה רגע, לגבי המע"מ. שנייה, יוסי, יוסי.

יוסי, שנייה.

אתה התפרצת, נתתי לך. אם הכול טוב למה האוצר לא רוצה תיירות? האוצר לא, שימו לב, הנתונים הכלכליים אנחנו אחד הענפים הכי חשובים. תראו מה קרה עם המע"מ. בקורונה הייתה קופה שהיו לנו יותר שרים מתיירים, דרך אגב. אין תשתית, אין תוכנית אב לתחום של התיירות. ממציאים את זה, אגב, אני פה בוועדה יושב 20 שנה בנושא תיירות. אל תיעלבו, אבל הדיונים סובלים מדמנציה. כל פעם אומרים את הדברים הכי חשובים והאוצר, בכוונת מכוון, לא רוצה שתהיה הנחות יסוד. איך יכול להיות שענף כל כך חשוב אין לו תוכנית אב? הכול אקראי. אמרו פה לא, אין תכנון.

אבל מה בדיוק אתה רוצה? מה אתה רוצה? איזה שינויים לדעתך, אבל מהר אבל תגיד אותם. המדינה הזאת קודם כל צריכה להחליט שהיא מתייחסת לזה כמו אל תחום כלכלי. אני אומר ענף ייצוא מספר 4, כמו, תנו לנו F35 אחד. אנחנו לא רוצים תמיכה. נגמרו ה-35 מכל אחד שמבקש אחד.

תנו לנו, אנחנו לא רוצים כסף ולא אלינו. אנחנו רוצים שהמדינה תיקח אחריות ותנהל את התחום. אנחנו מתים להביא תיירים לפריפריה, לא יכולים. אנחנו חייבים להתרכז בירושלים? יוסי. אבל יש לי עוד כמה משפטים. יוסי, אנחנו לא רוצים שהמדינה תנהל את התחום. לא רוצים. אבל היא צריכה להכין תוכנית אב. זה יהיה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות.

לא רוצים. אנחנו רוצים שזה יתנהל כמו עסק. עוד משפט אחד אדוני.

שאלתי אותך, התחלת לדבר בסיסמאות. לא, אבל אם זה תחום שהוא כדאי צריך להתייחס אליו. דני, דני. שאלה נוספת לגבי סוגי התיירות שאם כבר באים לכאן, האם יש לכם מדיניות שונה בין מדיניות של התיירים מנורבגיה שבאים לאילת, מבזבזים 10 דולר בערך והולכים, לבין מלונאות שמשאירה הרבה כסף פה? קודם כל, ברור שיש התייחסות. יש מדינות שמגיעים הרבה, אבל לא מכניסים הרבה. ויש מדינות שמגיעים מעט, סתם לדוגמה שבדיה, ומכניסים הרבה. אז קודם כל, אנחנו רוצים את כולם, נקודה. אבל אנחנו כמובן בחלק מהקמפיינים, אני לא אכנס כאן כי זה פחות רלוונטי. מי לא מכניס הרבה, דרך אגב? הבנתי שצליינים באים, לא מוציאים כלום.

ככה אמרו לי. צליינים מוציאים 60% יותר מכל תייר אחר.

כן. מהממוצע, לא מכל תייר אחר. מכיוון שאנחנו מסיירים עם אוטובוסים, עם מדריכים, מסעדות,

בעוד שאלה שמגיעים לאילת - - - טוב, מה שאמרו לי לא נכון. לא נכון בכלל.

אז א', לשאלתך,

אנחנו יודעים בדיוק איזה מדינות,

אנחנו היום אחד הדברים שהשר הנחה אותנו, אנחנו הולכים לפרוץ למדינות שלא היינו חזקים שם. אסיה למשל. לא היינו חזקים שם. אנחנו הולכים לעשות תיירות ביהודה ושומרון, ארץ אבות.

אתה יודע כמה תיירים אתה יודע להביא על יין? יש מלא. מלא ארכיאולוגיה שם, דוד, באמת. מבחינה היסטורית ארכיאולוגיה וזה. אני הייתי הרבה יותר ממה שאתה היית. משהייתי בארץ היית ביהודה ושומרון, נכון. יקב כזה ויקב כזה, אין כמעט מה לראות. דוד, כל אחד ומה שמעניין אותו. יש אתרים דתיים כמובן. היסטוריה. לא הכול ברים בתל אביב. אני מסכים איתך שהתשתיות לא מותאמות לזה. זה ברור. לא, אבל רוב המלונות הטובים הם בכל מיני מקומות מבודדים. אין כל סיבה שביהודה ושומרון לא יהיה מלון ברמה גבוהה. אם יש סיבה או אין סיבה זה היזם. אתה לא הולך לבנות. היזם מחליט שלא משתלם לו, אז הוא לא. אז הנה, הגיע שר כמו שצריך. 80% מהתיירים מבקרים ברשות הפלסטינית. בואו נעשה סדר. כן, באים לבית לחם, לרמאללה. אבל לא מגיעים למקומות האחרים, גם ליהודה ושומרון, גם לנגב. אני רוצה. אני מבקש להעיר משהו.

מה שמך? אתה כל הזמן רוצה לדבר. אבי זנדברג. אז תמתין בסבלנות. מה התפקיד שלך בכוח. אני איגוד בתי המלון בישראל, מלונאי מטבריה.

אז תקבל זכות דיבור, אל תדאג.

אני ככה,

בקצרה אני אגיד שאני מבין למה אתה רצית את משרד התיירות. שזה לא רק משרד שהוא חשוב. תדמית של ישראל וכו', גם מבחינה כלכלית. אנחנו מדברים על מלונות, אנחנו מדברים על זה, בסוף גם המכולת מרוויחה מזה. גם נהג המונית שלוקח מרוויח מזה. מכולת פחות. לא, ברור שכן. כולם מרוויחים מזה.

רגע, אני באמצע משפט. גם אם אתה מסכים איתי, תן לי לסיים. אני לא יו"ר הוועדה, אבל אני לא זוכר שהוא נתן לך. אבל תדבר. אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני מזדהה עם הרצון ושאני גם מאוד מאוד מזדהה עם החזון. ובאמת, דברים שאמרת פה הם מאוד חשובים. והעובדה שאנחנו צריכים להחליט בעצמנו שזה תחום שאנחנו שמים אותו בפרונט זה חשוב. אני רק יש לי שאלה אחת. יש משהו שקרה בשנים האחרונות במדינת ישראל ובעולם שהוא מאוד חשוב, עם הרבה מאוד פוטנציאל לנו וזה הסכמי אברהם. לא רק מדינות הסכמי אברהם, שכרגע התיירות היא חד צדדית כמעט בכל המדינות. אנחנו הולכים לשם, הם לא באים לפה. אלא גם הפוטנציאל של לראות את מדינת ישראל כמרכז לקונקשנים מכל העולם, כמקום שיעצרו בדרך לאסיה. ולראות אותנו באמת - - - מרכזי, עכשיו אפשר לטוס גם מעל סעודיה. אני נפגשתי עם שגריר האמירויות בישראל. הוא אמר לי תשמע, סיפר על עצמו, אישה, שלושה ילדים. הוא אמר לי שהוא בא והבית ואמר שהוא נשלח להיות שגריר בישראל, הילדים פרצו בבכי. והוא שאל למה? אז הם אמרו לו כשאתה תרד מהמטוס הם יהרגו אותך. אתה לא רואה את ההערות מהאמירויות. הם, הם לא נכנסים. הם לא נכנסים. צריך זמן, צריך חינוך. אנחנו באים לשם, מיליון איש היו שם, ישראלים. זה משהו מטורף. אבל גם מקשים כאן. מי שרוצה להיכנס מירדן למשל. מתי הגעת לפה?

לא בהתחלה. אמרתי אחת הבעיות הקשות זו הכניסה. אם לא נטפל בכניסה אנחנו צריכים להחליט אם המדינה רוצה תיירים. מקשים בכניסה. אבל נאמר. אני מטפל ברשימות של ירדן שרוצים להיכנס לכאן.

לוקח חודשיים שלושה. נאמר. נאמר. אתה עכשיו בא לתחנה הראשונה, זה עוד שתי תחנות נגמר. האוטובוס הגיע. דיברנו על זה. ואתה צודק, זה הולך להיות מטופל. אבל כבוד השר, הראייה של מדינת ישראל, של נתב"ג כתחלופה לאיסטנבול, מלא תיירים שרוצים ללכת מארצות הברית מזרחה לסין ורוצים לעצור בדרך. אנחנו יכולים עכשיו להיות באמת פתרון שיש עכשיו את הסכמי אברהם. לפני כן זה לא היה פוטנציאל. היום יש פוטנציאל אמיתי. ואז כשהם עוצרים פה הם יכולים לקחת, יש אפילו רכבת. אתה יכול ללכת לרמון. לירושלים, ללכת להעיר העתיקה, ללכת לכנסיות. שדה רמון היום זה פיל לבן. אתה יכול לחדש אותו. כי אנחנו עצרנו את הסבסוד לרמון. למה עצרנו את הסבסוד לרמון? כי תיירים היו נותנים 60 דולר או 80 דולר סבסוד לכל אחד שטס. היה נוחת, עובר לעקבה. לא מסבסד את עקבה. בגרושים שיש לי כלכלת משפחה. אין סבסוד מיותר. עוד חבר כנסת רוצה להגיד משהו?

אני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה לשר ולמנכ"ל שהגעתם כאן לוועדה בסקירה הזאת. תראו, התיירות במדינת ישראל, צריך להבין, זה עניין אסטרטגי. זה לא רק מהחור של הגרוש להסתכל על הדברים.

כשאתה מדבר עם אנשים ואני יש לי גם בפולין חברה, גם בספרד. כשאני מדבר עם אנשים, אתה רואה שמי שהיה כאן בישראל מדבר אחרת על מדינת ישראל. ולכן צריך להסתכל על העניין הזה, במיוחד מדינה כמו שלנו, שיש לה בעיה בהסברה. בוא נגיד את האמת, יש לה בעיה. ונתקלת בבעיה מול הדבר הזה. צריך להסתכל על התיירות כעניין אסטרטגי. ולכם אני אומר, כל ענף התיירות,

אני לא יודע, אתם צריכים להגיד תודה בסופו של דבר. כי ענף התיירות ללא השר הזה היה בהחלט בבעיה קשה. זה לא רק המע"מ. זה בכל. וקיבלתם פה שר שהוא לוחם. הוא בסוף יודע להילחם ולנהל את הדברים כמו שהוא אומר, כמו עסק. ולכן אני אין לי ספק שאתה תעמוד במשימה כבוד השר. אעמוד. ירצו, לא ירצו, אעמוד. הרכבי, בבקשה. תודה רבה. אדוני, אני מצטערת שפספסתי את הסקירה. אחד, ראיתי במצגת שאחד הדברים הכי מרכזיים זה המגבלות של חוק התכנון והבנייה והזמינות של חדרי מלון. ומשך הזמן שלוקח במדינת ישראל לבנות מלון. זה בלתי אפשרי. ויש הרבה מאוד חסמים שדרך הקלות ודרך תיקונים בחוק התכנון והבנייה יהיה אפשר להקל על הפרוצדורה. זה משהו שהוא באמת כמעט בלתי אפשרי. זו הערה אחת. אני מניחה שדיברתם ואתם מבינים ומכירים, אני לא צריכה לחדש. דבר נוסף שאולי חשוב לי לומר מהמקום שאני מגיעה ממנו, נושא של אגרוטוריזם. אגרוטוריזם, אם רוצים להקים צימרים או אם רוצים לעשות איזה קמפינג או אתם דיברתם על גלמפינג.

אין עתודות קרקע עם שימוש מתאים לעשות גלמפינג. ולכן חייב להיות איזה שהוא מודל מהיר.

זה אחד לקמפינג וגלמפינג צריך לאפשר הקלות או משהו. כי עד שיעשו שינוי תב"ע לקמפינג זה הרבה שנים במעלה. דבר נוסף, באגרוטוריזם של המשקים הקטנים, של הקיבוצים, של המושבים.

מי שרוצה להקים, צריך לשלם את היטלי ההשבחה ולעשות קודם כל תוכנית פעילות לא חקלאית, תוכנית פלח נקודתית או ישובית. ואז לעשות, יש היטלי השבחה רק בעצם זה שאתה רוצה לבנות איזה חדר אירוח. גם פה חייבים להקל ברגולציה ובחוק התכנון והבנייה. כי זה עלויות שכמעט אף אחד לא נכנס לזה ואנחנו רואים את זה במבחן התוצאה. רשויות, ישובים שכבר יש להם פלח, המימוש בתיירות הוא ממש מינורי. כי זה יקר לעשות חדרי אירוח, לא רק הבנייה פיזית, אלא רק בעצם שינוי הייעוד.

הנושא של האגרוטוריזם הוא בכל העולם משגשג ואצלנו הוא - - - אז אני ברשותך,

אם תרצה אז אחריי. רק רגע, אבל יש לי עוד שתי הערות. אז זה נושא אחד.

שני, יש לנו שני פלאי טבע: אחד זה מפרץ אילת, על שונית האלמוגים שלו. ושניים זה ים המלח. שניהם נמצאים בסכנה. שניהם נמצאים בסכנה. ים המלח יודעים טוב מאוד מה קורה. מפרץ אילת, לא לפני שנתיים הייתה איזה מכלית ששפכה נפט. מה קורה עם מועצה אזורית תמר? אני לא יודעת, אני לא ממועצה אזורית תמר. אני לא אמרתי שאת. אבל אני חושב שים המלח לקח על עצמו את הקציר של המלח וזה, הם עוד לא מפנים אותו האמת. אבל זו סוגיה. אני רגע מדברת, אלה שני עוגנים לטווח הארוך מבחינה תיירותית. גם מפרץ אילת. מפרץ אילת, עם שונית האלמוגים, גם נמצא בסכנה. יש עכשיו יוזמה של הרחבת השינוע של הנפט, של קצא"א, ממפרץ אילת. אני חושבת שמשרד התיירות צריך להיות שחקן מרכזי בצוותים שעובדים. גם בים המלח וגם במפרץ אילת. מתוך זה שאתם מבינים את החשיבות האסטרטגית של תיירות בכלל ושני המוקדים האלה בפרט. ולכן אתם צריכים להיות שם. אתם צריכים לראות שלא מחרבים משהו בשם הגברת שינוע הנפט או בשם כריית פוספטים. ויש לכם תפקיד מרכזי גם בוועדות המקצועיות שמדברות על ים המלח ומפרץ אילת. אז אני ברשותך אתייחס לשתי נקודות. קודם כלן, הסיפה של הדברים שלך, אנחנו לגמרי שם. מי שאחראי על הגנות ים המלח זה חברה ממשלתית, חל"י של המשרד. רק במקרה אתמול ישבנו סטטוס לראות. אני אפילו יודע להגיד שהתהליך יסתיים פחות או יותר ב-2025. כמובן יש את השוטף שצריך לעסוק בו וגם במפרץ אילת. ובזכות הפוספטים,

הם מסבסדים, ים המלח,

שזה טוב, זה לא אחד נגד השני. לא, אבל אומרת, הם צריכים להיות. מי שעושה את הבקרה על הקציר זה אנחנו. ולגבי מפרץ אילת אנחנו לגמרי שם. אנחנו יושבים בתיאום עם הגנת הסביבה, הכול אנחנו עושים לפי הנחיות. דיונים עם ראש הממשלה, אתם יודעים, על ההגברה של השינוע. אז זה בהקשר הזה. לגבי החלק השני שאמרת, אני חושב שהמשרד יוצא אוטוטו בסטארט-אפ, אנחנו בתהליך שזה גלמפינג עונתי. נכון על זה רצית לדבר, דורון? אז סליחה שאני מפריע. גלמפינג עונתי אני חושב שזה סטארט-אפ, בעצם כשמו כן הוא. להקים אתרי תיירות על פי עונות השנה. בחורף נלך לדרום, בקיץ נלך לזה. אנחנו בתהליך, לדעתי תוך שבוע שבועיים מסיימים את ה-RFI ואז יהיה לנו ניתוח מדויק של כל הקרקע שיכולה. ואז אנחנו כמובן נצא עם קול קורא בצורה מסודרת. רק אמרתי שמבחינת ייעודי קרקע. אני הייתי בעברי ראש רשות. אם יבוא איזה קיבוץ ויחליט לעשות גלמפינג עונתי אצלו בדשא הציבורי, אני אגיד לו אדוני לא, אתה צריך שימוש חורג. תלך למינהל, תתחיל אישורים, היתרים. זאת אומרת, היום החוק לא מאפשר את הגמישות הזאת. אני בתור ראש רשות אגיד לו לעשות. לא, אני לא.

אני כפופה לחוק התכנון והבנייה. לא, בסדר, זה באמת ההבדל בינינו אולי.

אולי זה באמת ההבדל. אני פועלת על פי חוק התכנון והבנייה. ואם אין לי את היכולת לעשות. אני חשבתי שלך יותר - - - מהמועצות האזוריות. יש עתיד, אנחנו ליכוד. לא, את מחזירה אותי. יושב ראש הוועדה, מה לגבי הנושא של המחירים? אני הייתי בסוף שבוע אחרון במלון קדמה, שילמתי 2,500 שקלים ללילה. מתי יהיה? אין כסף לחברי כנסת.

תלך למלון פשוט, אתה מוזמן אליי. איך עושים תיירות שהיא באמת במחיר סביר? לך לפונדק רמון לא למלון קדמה. יו"ר ההסתדרות צריך לבוא, כי אילת זה רק - - - לא,

קדמה זה בדרך, שדה בוקר.

מה, מה יש פה להתווכח? 10,000 צימרים יש, רק 4,000 עובדים. קודם כל, אני רוצה לברך אותך באמת, שר התיירות. זה נראה לי פעם ראשונה שאתה בא לוועדה.

לוועדה בראשותי. לא, בתור שר התיירות זו פעם ראשונה שאתה בא. אני רוצה להגיד ככה, ואני אמרתי את זה במשך כמה שנים אני פה בוועדת כלכלה? עוד עם יושב הראש הקודם, גם בתקופת הקורונה. אני חושב שמספר 4 מיליון תיירים, שזה היה לפני הקורונה ופחות או יותר אנחנו רואים את המספר הזה חוזר,

אני התחלתי את הדיון כשאמרו לי מה היעד. מה היעד שלך? אני פספסתי. אין לי יעד.

אני חושב שאתה צריך

הנושא הזה, אתה צודק. בשביל זה אמרתי

אז למה אתה אומר שאני עושה משהו שלא ייעשה? כי זה דובר. אבל אני בכל זאת רוצה להגיד משהו על זה.

אין זכות דיבור.

אבל אני רוצה להגיד בנושא הזה. רצית להגיד משהו? בבקשה, תגידי. אני מברכת, שלום לכולם, אני מברכת על הדיון. אני בטוחה שאתה עושה עבודת קודש ללא לאות למען קידום התיירות. כולנו יודעים שהתיירות - - - עזבי אני,

דוד וכולם וכל חברי הוועדה. אנחנו יודעים שהתיירות היא מנוע הצמיחה והיא תורמת רבות לכלכלה. אדוני השר, סליחה רגע. כיו"ר השדולה למען התיירות ולקידום התיירות ולמען המלונאות, אז אנחנו נשמח לקיים דיון בשדולה וכל גורמי המקצוע. ושתכבד אותנו בנוכחות שלך. והגיע הזמן שהמלונאות, לנפוש במלון זה לא רק לעשירים, אלא גם למעמד הביניים. ואני בטוחה שתעשה את הכול כדי שתוריד את התעריפים. אני קיבלתי הצעת חוק מהמנכ"לית של התאחדות המלונאות, אני מתרגשת. הצעת פיתוח תשתיות תיירות. ואני אשמח מאוד שתעזור ותקדם את הצעת החוק הזאת. כי ההצעה הזאת תפתור הרבה. תודה רבה.

אפשר שאלה אחרונה? לא, רגע. זנדברג, דבר. אני נותן לך רשות דיבור.

אני מברך על הדיון הזה ואני מברך על כל מה שעשית עד עכשיו. אני חושב שזה דברים מאוד נכונים. מאוד נכונים. בכלל הגישה לענף התיירות בארץ, שסגרו לשנתיים את השמיים, המדינה היחידה שהשמיים נסגרו בלי שאף אחד מצמץ. ושנתיים לא היה כאן תיירים. שנתיים לא היו כאן תיירים, כי פשוט אין גישה לענף. והשר צודק בכל דבר שהוא אומר. זה מתחיל מהמשרדים, זה מתחיל בכל היחס שיש לענף הזה. זה צריך להיות ענף כלכלי שווה להייטק. כי יש לנו הרבה מה למכור למדינה שלנו. שווה להייטק כי אנחנו גם מעסיקים הרבה יותר גדולים. לא רק ההייטק. לגבי מה שאמרו, שהתיירים לא מכניסים. התשואה תפוקה, במיוחד בפריפריה של מלונות, נניח בטבריה, שיש 5,000 חדר, 2,000 חדר זה מלונות עצמאיים,

שהם מעסיקים אנשים מהעיר ומהאזור. חומרי הבניין עומדים. הם מעסיקים את האנשים באזור, גם אם לא מכניסים. דבר נוסף, התיירות הנכנסת, תיירות הפנים היא משלימה את התיירות הנכנסת. אף אחד לא נגד התיירות הזאת והתיירות הזאת. היא משלימה. אני לא מדבר על אילת, אבל כל הארץ. התיירות הפנים מגיעה בחודשי, התיירים מגיעים בחודשים מסוימים ותיירות הפנים בקיץ, בחגים ובאמצע שבוע בעונות השפל וזה משלים אחד את השני. טוב, תודה רבה.

רגע, אבל אתה כבר דיברת ארבע פעמים. מה מתכוונים לעשות עם ה-Airbnb,

רגע. יוני שפירא?

יושב ראש ארגון מורי הדרך בתיירות נכנסת. ואני הייתי רוצה לגעת, קודם כל לברך אותך על העשייה. שמעתי אותך אתמול גם בכנס האגודה. אגודת מורי הדרך בישראל. הארגון היציג. לא, היה צריך לתת כאן סדר לדברים, משום שאנחנו באנו לכאן באופן פורמלי וצריך היה לאפשר להגיד את הדברים בצורה מסודרת. אני מצטערת שכך הם נוצרו.

אני יושבת ראש אגודת מורי הדרך בישראל, הארגון היציג של מורי הדרך.

מי שנרשם אני נותן לו. את לא נרשמת בכלל.

איך את רוצה שאני אדע שאת רוצה לדבר? לא, ראיתי שהחבר'ה דיברו ונכנסו לדברים. כן, פה ושם.

אז חשבתי. אין שום ספק שאני לא מנהלת. וגם כדי לבוא בטענות צריך לבוא להירשם קודם. בסדר, תודה. דבר בבקשה. הנושא שאני רוצה להעלות זה בעקבות הקורונה, בא משרד התיירות, ניסה לעזור למורי הדרך. וגם למורי הדרך בתיירות נכנסת, בחמש מסגרות שונות. שעל פי דוח מבקר המדינה רובן היוו כישלון מסיבות כאלו ואחרות, כולל האוצר, כולל הדרך שבה התנהלו. יש הרבה כספים שקיימים היום בעקבות אותם תקציבים שאפשר לנצל לטייב את פעילות מורי הדרך, לעבוד לטובת כל הענף מורי הדרך. הם החזית, הם הגוף שנותן את ההסברה. הם הגוף שעומד מול התייר, הם הגוף שנמצא בשטח ויכול לדווח אחורה על כל החסמים שאותם תיירים נתקלים בשטח. ואין היום מנגנונים לטפל בזה בצורה מסודרת. אני לא אכנס עכשיו לכל דרכי הסיוע שהיו ונכשלו, בשביל זה יש דוח מבקר מדינה על פעילות משרד התיירות והנתונים ידועים לכם. אני בא ואומר חשוב להקים פורום יחד עם מורי הדרך. יש לך ארגון, אתה חבר בארגון מורי הדרך, נכון? אני יושב ראש אגודת - - - לא, יש אגודת מורי הדרך, שזה הגוף היציג היחידי במדינת ישראל כרגע.

אחד אגודת מורי הדרך, שאתמול היית בישיבה שלהם. בכנס השנתי.

אני הייתי אורח. ויש את מורשת דרך, שזה עמותת מורי הדרך בתיירות נכנסת ואנחנו עוסקים - - - אתם צריכים לשבת ביניכם קודם כל לגבש ארגון אחד. לאחד כוחות ואחר כך אנחנו ננסה לעזור לכם. זה כמו שני בתי כנסת.

אחד הולך ואחד לעולם לא. מה? גיתית וייסבלום? אנחנו פה - - - לא רלוונטיים. אבל הצרה - - - תודה רבה, סיימת. אני מוכן להגיד פה שאנחנו כרגע בדיון והידברות איתם.

ליצור ארגון גג. סיימת.

אנחנו לא התפקיד שלנו לנהל את הארגונים. כן? אהלן. אני גיתית ויסבלום, מהחברה להגנת הטבע. שלום, בוקר טוב, נעים מאוד. רציתי להעלות סוגיה ששמעתי שחברת הכנסת מטי כבר העלתה, על נושא הרחבת שינוע הנפט דרך אילת, דרך מפרץ אילת, של קצא"א. מתכננת להביא המוני, עשרות מכליות נפט שעלולות לסכן את המפרץ, את המערכת האקולוגית וכמובן את התיירות. רציתי לשאול אם השר משותף לדיונים? היא קיבלה תשובה. תלכי לפרוטוקול יש לך את התשובה. נאמר כבר. קיבלה תשובה. יהיה פרוטוקול של הדיון, תסתכלי בפרוטוקול יהיה לך את התשובה. תודה, תמשיך.

תן לה איזה שתי מילים. נו, אז עזוב. מה, למה לא? תן לה, תן לה. כל נושא שמונה פעמים. תן לה. יש לנו עד 12:30. לא צריך להיות פדנט יותר מידי. המנכ"ל מטפל בזה, מעורב בתוך המגרש הזה. נעשה כמיטב יכולתנו למנוע כל פגיעה בטבע. ונעביר את רט"ג אלינו. תודה רבה. יעל דניאלי. דניאלי. אהלן, אני מנכ"לית התאחדות המלונות. תודה רבה לשר ותודה לך, יושב הראש של הדיון. נראה שרוחות חדשות מנשבות במשרד, שלא נאמר סופות. וכיוון שזאת ההרגשה, אז אני גם חושבת שאפשר להפוך דברים לפרקטיים. התחזית של המשרד ל-7 מיליון תיירים ב-2030 משאירה אותנו עם סימני שאלה לגבי היכולת שלנו לעמוד בתשתיות האחסון. אנחנו היום עם 55,000 חדרים, שכמו שנאמר כאן, לוקח 10 שנים לפתוח בית מלון בישראל. מה שאומר שאנחנו בזמן פציעות. איזה תפוסה בשיא? בשיא? עד היום זה היה ב-69%-70%. לא, סליחה, תפוסה ממוצעת. בשיא, תקופת השיא מגיעים ל-100% תפוסה. המשמעות היא שצריך לזרז את התהליכים האלה בפרקטיקה. ולכן יש כמה דברים במדינת ישראל שהיא רוצה לזרז הליכים, כמו למשל מתחמי דיור מועדפים, אז היא מייצרת מסלול מהיר ב-ותמ"ל וכשהיא מחליטה שהיא רוצה גם לזרז תהליכים מטרופולינים תחבורתיים אז היא מכניסה גם את הפרויקט הזה ל-ותמ"ל. ואני חושבת שהקמת בתי מלון חדשים זה פרויקט שצריך להיות מוגדר פרויקט לאומי בסדר גודל, בטח אחריש שמענו את התרומה של התיירות הנכנסת למדינת ישראל. אני חושבת שאפשר לזרז הליכים במסלול המהיר ולקחת את הנושא של הקמת בתי מלון למסלול ירוק, גם כן ל-ותמ"ל. הכול כמובן זה עניין של חקיקה. והייתי מאוד שמחה שיושב ראש הוועדה ירים את הכפפה הזאת ויסייע לנו, או יסייע למשרד התיירות קודם כל, בעצם לעמוד ביעדים.

טוב, מה? סיימת? אתה רוצה להגיד משהו? כן, דורון אהרן, סמנכ"ל כלכלה במשרד התיירות, אצל השר חיים

להתייחס לכמה דברים שנאמרו פה והם שותפים.

לגבי יוקר המחיה והשני לגבי הנושא של פתיחת בתי מלון. אז אני רק רוצה לסבר את האוזן: אם ב-2015 דיברנו על 1,400-1,500 התחלות בנייה של בתי מלון, בשנה, ב-2022 אנחנו כבר קופצים ל-4,000. ולעניין מה שהשר שאל, לגבי באיזה אחוז תפוסה ומה שאת אמרת יעל. אז אנחנו בגלל זה, כמו שהזכיר המנכ"ל, פותחים את הנושא של קמפינג עונתי, גלמפינג עונתי. זה גם נותן מענה לגבי המחירים. אנחנו מדברים פה על התמודדות שלנו עם חופשה ברת השגה. עם הדרך לאפשר לציבור לרכוש חופשה במחיר סביר. ואנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו נעשה שימושים זמניים במקרקעין, בלי לעבור פה את כל התהליך הארוך של תכנון ובנייה. ואז זה נותן מענה לכל הדברים האלה. זה התוכנית שהשר הניח בהתחלה להוזלת חופשות בישראל לציבור הישראלי בעצם. יפה מאוד. אתה כבר דיברת. לא אמרתי את הדברים החשובים אבל. לא, לא, התפרצת, דיברת. נגמר. גנית פלג, כן? בקיצור, בקיצור. כן, כן, בקיצור. כמובן. אז קודם כל, אני רוצה לברך את השר. כי ברגע שהוא נכנס לתפקיד ראינו שהמהלכים עובדים וקורים במשרד וזה חשוב מאוד לומר את זה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, אנחנו נמצאים במקום, אני חושבת החשוב ביותר שנמצא בין התייר לבין כל מה שקורה מסביבו בארץ הזאת. אנחנו מורי הדרך, אנחנו נמצאים איתם 24/7. זה אומר שאנחנו למעשה הפנים מצד אחד של המדינה הזאת. מצד שני, הקשר בין מה שהתייר חווה לבין מה שהוא עובר. ואחד הדברים המהותיים שאני רוצה לומר, שמעבר לשיווק נכון ומעבר לבנייה, שזה דבר ראשון במעלה שצריך להיעשות, יש כאן בעיה רצינית של תשתיות. בכלל. לא רק בתי מלון. יש כאן עניין של חניונים, של בתי שימוש, של אתרים שצריכים לעבור טיוב מבחינת היכולת שלהם לקלוט תיירים, מסת תיירים בשעות יותר ארוכות של היממה. פתיחת אתרים בשעות יותר מאוחרות. צריך הסעדה, מקומות הסעדה שחסרים באזור ים המלח. דברים שאנחנו נתקלים בהם ביום יום ומאוד מקשים על התנועה של התיירים. ואני מדברת על מסות גדולות. דיבר השר שהוא פגש את אחד משלושת הסוכנים הכי גדולים בארץ. אני עובדת איתם במקרה, זה סוכן שמביא כ-20 אוטובוסים בכל ביקור.

חסר לנו תשתיות להכיל את זה.

אוקיי, תודה. אני רוצה להגיד לך השר שקודם כל, אני שמח על העבודה שאתה עושה. אני בטוח שתעשה אותה על הצד הטוב ביותר. אבל יש דברים שאנחנו כוועדה מתכוונים לטפל אחרי הפגרה. עד עכשיו התעסקנו ביוקר המחיה, התעסקנו באנרגיה, התעסקנו בתחבורה. דברים מן הסוג הזה. אבל אנחנו לא נזניח את משרד התחבורה. תיירות, תיירות. תיירות.

אני רוצה אחת לשבועיים לבוא לבקר. לא, אני לא צריך שתבקר. אחת לשבועיים לבוא לשבת לידך. אני אעביר אותך מחנה. תן לי רגע. קודם כל, יש כמה בעיות מהותיות בנושא של המחירים, זו בעיה. אני לא יודע עד כמה אתם יכולים לטפל בזה היום. אבל זה גם משפיע על תיירות פנים וגם על תיירות חוץ. שלא תחשבו, תיירים גם לא מגיעים כי המחיר פה יקר. לא רק בגלל הוויזה ודברים מן הסוג הזה. דבר שני, אתם רואים שאין כמעט בנייה של בתי מלון בישראל. ואת זה צריך לטפל, בכל מיני דרכים. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה חלק מהדברים שמשרד התיירות צריך לעשות. אחד הדברים שהציל את התיירות בתל אביב זה דווקא מלונות הבוטיק שבשנים האחרונות פרחו להם. זה לא מלונות גדולים, אבל זה הוסיף הרבה מאוד חדרים לתל אביב. ושם יש בעיה שרוב המלונות האלה הם בשימוש חורג בכלל. הם היו מגורים, הפכו אותם לתיירות. זה דבר שצריך להסדיר אחת ולתמיד. או בצורת טבעות ושימושים מעורבים, שהם לא יצטרכו כל פעם לעשות שימוש חורג ולשלם היטלי השבחה, זה מעלה את המחיר של חדרים בתל אביב כל ההשקעות האלה. ואת הדברים האלה צריך להתחיל לטפל. זה טיפול לא רק לעכשיו זה גם טיפול ארוך טווח כל הדברים האלה. ואלה הדברים הראשונים שאנחנו נבקש. דבר נוסף, יש מקומות, כמו למשל מחנה יהודה למשל, שהיו אצלנו, צריך לעשות איזה תוכנית שם ולהשקיע קצת מטעם משרד התיירות. לפתח את מחנה יהודה לאתר תיירות. כמו שהיום שוק הכרמל בתל אביב הפך לאתר תיירות ממדרגה ראשונה. וגם שוק הפשפשים, שפעם לא היה מה לעשות בלילה זה כל התיירים יושבים שם. זאת אומרת, פיתוח של אזורי תיירות כאלה עם השקעות של משרד התיירות, שנותן את הדבר הראשוני, זה דבר חשוב. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? Airbnb, בנוסף לדברים שאמרת, מה עם Airbnb, זה גם יכול לעשות עבודה טובה בעניין הזה של מקומות, עד שיבנו בתי מלון. יש בתל אביב יותר Airbnb חדרים מאשר חדרי בתי מלון.

אבל השאלה אם הולכים להסדיר את התחום או להשאיר אותו ככה. מיכאל, מה רצית להגיד? האוצר בחוק ההסדרים האחרון ניסה להסדיר את זה. מתי הוא ניסה? לא הצליח לעשות את זה משפטית. אז אנחנו נחכה מה ייגמר עם האירוע המשפטי של ההסדרה הזאת. קודם כל, אם יש דירות כאלה, זה בגלל צורך. אין מספיק חדרי מלון. וגם המחיר, כנראה המחיר של הדירות האלה יותר זול. בנתיים המדינה מפסידה מיסים מזה שהיא לא מסדירה.

המדינה מפסידה מיסים, אבל קודם כל צריך מקום. אני רציתי להוסיף משהו קטן. לפני הרבה שנים באמת התארחנו באיזה רשת בצרפת. והרעיון שלהם היה, וגם חשבתי על זה פה בישראל לעשות משהו כזה, שבאזורי התעשייה, מקימים מלונאות. וזה בעיקר להרבה אנשי עסקים שרוצים משהו קרוב לעיר,

שדות תעופה, נו? לא, לא שדות תעופה. שדות תעופה עושים. אני אומר באזורי תעשייה. יש תב"ע למלונאות. דני, יש תב"ע למלונאות באזורים של קריית גת. לא הצליחו לשווק את הקרקע, אני לא יודעת אם עכשיו היא שווקה. ובלילה אין תעשייה, אין בעיות חניה. ואז יש שקט גם וזה זול יחסית. טוב, רבותיי, כבוד השר. מכיוון שאתה אוהב לתת זכות דיבור, יש לנו שבע דקות, תן זכות דיבור למי שאתה רוצה.

תודה רבה. אני חושב שהאמירה הכי נכונה זה האם המדינה רוצה תיירות,

כרגע היא בקומה, היא לא אומרת כלום. היא תגיד, היא תגיד. ברגע שהיא תגיד, היא צריכה להחליט שאזורי הפריפריה מרכזי תיירות בין לאומיים. אפשר לדבר על צימרים עד מחרתיים. יש 10,500, אנחנו משתמשים ב-4,000. כיוון שההשקעות נמצאות מפוזרות ולא מאורגנות. עם מה שיש היום אפשר לגדול, בסדר? לפני שהולכים לבנות את החדרים. לגבי המזרח התיכון. רבותיי, האזור שיהיו אליו הכי הרבה תיירים בעשור הקרוב הוא המזרח התיכון. ההשקעות בסעודיה, עם אמירויות. אנחנו לא נהיה האג. אם נקבל שברירי אחוזים ממה שעומדים להגיע למזרח התיכון, וכאן מעברי הגבול, אדוני, קריטי. כי אנשים רוצים להגיע מהאמירויות, רוצים להגיע מירדן. ישבו אצלנו החברות המצריות. אנחנו מתעללים בהם בכניסה. בעוד שאתם מדברים על הודו וסין הרשות הרלוונטית חושבת להפוך אותם למדינות מוגבלות. האם ידעתם שעל כל קבוצת תיירים שאנחנו מביאים אנחנו נותנים ערבות בנקאית? ואם נושר תייר אנחנו משלמים קנס של 20,000 שקלים? האם ידעתם שהנושרים מתחום התיירות זה פחות מאחוז אחד מהנושרים אחרי שאנחנו מגישים למשרד הפנים את הבקשה משרד הפנים נותן אשרה ואנחנו משלמים קנס.

אם הוא היה מבקש את הוויזה במשרד שלהם בחו"ל והוא היה נושר, הפקיד היה הולך ב-17:00 הביתה, לא משלם קנס. פחות מאחוז נושרים מהקבוצות תיירים,

ויש על זה ערבויות וקנסות. אין נושרים בתחום התיירות. תכניסו את זה לראש. לגבי האמירויות, יש פה הזדמנות מטורפת שמעברי הגבול הם בעיה. זה לגבי האשרות. הודו היום בעולם, בארצות הברית, נחשבת מקור תיירות מספר 2. ארצות הברית החליטה לפתוח מלא קונסוליות שיותר הודים יבואו. אני עכשיו עם דיונים עם משרד הפנים איך לא להפסיק את התנועה מהודו. הם רוצים להפוך את הודו למדינה מוגבלת. זה אומר שאנחנו צריכים לשים 400,000 שקלים קנס. כל תייר שנושר 20,000 שקלים. מה היית צריך לעשות? היית צריך להוציא אליי מכתב, זה הכול. אתה מבין מה שאני מדבר איתך? לכתוב מכתב, להוציא אליי מכתב.

קיצור תהליכים זה. אדוני, מאז הקסמים שעשית עם המע"מ אנחנו כל דבר שתגיד אנחנו נעשה. אז תעשה את זה, זה לא עולה כסף. מה שנאמר פה לגבי השר, זה אומר שהענף הזה חי על ניסים. אחד מהם נס גלוי זה חיים כץ. אבל אין משהו, תקבל את המחמאה, זה המצב אבל. אין משהו מסודר. גם אתה נגד? אדוני יושב ראש הוועדה, תחשוב שהנושא של המע"מ היה עובר, מה היה מצבנו היום? אנחנו נמצאים בערך במינוס 20 יחסית למה שהיינו, מבחינת העולם אנחנו מפגרים. יוסי, תודה. יש עוד מישהו שרוצה לדבר ולא דיבר? אני אסכם. רגע, תכף אני אתן לך, אל תדאג. אתה לא בוועדת העבודה והרווחה. גם אם לא תיתן, הוא ייקח. מה תיתן לו, הוא חבר שלי, אין לי ברירה. למרות שהוא הולך נגדי בזמן האחרון, אבל הוא חבר שלי. אוקיי, בבקשה כבוד השר, דבר. טוב, נעמת לנו מאוד. נהניתי בוועדה. אני באמת מצפה שאתה, את מה שאמרת תעלה בכתב. לא, נעשה דיון. עזוב הדיונים, קודם כל ננסה לשפר. ננסה להביא תוצאות. לא, אנחנו נביא הצעות במסגרת הדיון, אל תדאג. אנחנו לא עושים דיונים רק לצורך הדיון. מאה אחוז. אני חושב ששיתוף הפעולה בין המשרד ובין הוועדה הוא חיוני, כי אני אמרתי בהתחלה צריך, מיכאל, צריך לדעת אם המדינה רוצה תיירות. אם המדינה רוצה תיירים שיהיה שיתוף פעולה של המשרד והוועדה יכול להביא תוצאות. תודה רבה לכם. תם הדיון.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:28.